בוקר טוב לכולם. התבקשנו לעשות ישיבת המשך לישיבה הקודמת למרות שזה לא נושא שהוא בסמכות הוועדה מה שנקרא, אנחנו לא מטפלים בדברים האלה אבל כיוון שאז עשינו דיון אז אנחנו נמשיך. אני רוצה להודות לך,

זה לא מובן מאליו. ואני מודה לך שהתפנית ביום ראשון בבוקר להמשך הדיון. הוועדה בזמנו קיבלה החלטה שביקשה מהמפכ"ל לגבש נוהל בהתייעצות עם מועצת העיתונות ולדווח לה במענה למסקנות המשרד, שלח אלינו נוהל משנת 2019. אני מבין שחוץ מזה לא התקדם כלום. לא, להפך, קיבלנו תשובה.

ב-6.2 קיימנו כאן את הדיון אצלך בוועדה אדוני היו"ר בנושא תופעת האלימות הגוברת נגד עיתונאים. ואז בסוף הדיון כשהיה דיון חשוב ופורה קיבלת החלטה שהורית למפכ"ל לגבש נוהל. ב-9.3 כלומר ממש חודש אחרי התקבלה תשובה מהמשטרה שהם הדגישו כמובן את חשיבות ההגנה על עיתונאים וגופי תקשורת, אבל עם זאת הם השיבו שבשל מורכבות המשימות המוטלות על המשטרה לא ניתן לקבוע הנחיות מראש לטיפול במצבים אלה, ויש להשאיר את העניין לשיקול דעתו של המפקד בשטח. בקצרה, זו התמצית. יחד עם זאת, ובמקביל גם לא קיבלנו שום תגובה למרות שביקשת התייחסות ממשרד לביטחון לאומי. לא התקבלה תגובה, ואז נשלח מכתב ממזכיר הכנסת, ב-7.6 כלומר עברו מאז כמה וכמה חודשים. פנה המזכיר לשר לביטחון לאומי לפי סעיף 60ח לתקנון הכנסת, והזכיר לו שהוא מחויב לתת לך תשובה וגם מאז, מיוני לא קיבלנו שום תגובה. אבל מה שאומרים לי זה ששלחו אלינו נוהל משנת 2019. שמפורסם בכל מקום, לא צריך היה לשלוח אותו בגוגל. גם השופט מלצר דרך אגב, כשהוא דיבר איתי, אמר לי שלא זז שום דבר. הוא לא פה היום, אבל אם הוא אמר לי שלא זז אני לוקח את מה שהוא אומר כדבר ברור. אז גם לא זז, גם הייתה התנערות וגם היה חוסר יחס של המשרד לביטחון לאומי בעניין הזה בהחלטה של הוועדה, של אדוני היו"ר, ומאז גם נפצעו לא מעט עיתונאים, חלקם מקהל וציבור וחלקם גם מהמשטרה. היה יום אחד שבו הגיע לבית חולים Y-net, ידיעות אחרונות, הארץ, כתב של עיתון יפני. אני לא רואה שהמצב הזה הולך ומסתדר כן, אבל מה מצפים מהמשטרה שתעשה? כל פעם כשמגיע עיתונאי הם יזוזו רק לכיוון שלו, מה אתם מצפים? אפשר לשוב להחלטת היו"ר בעצמו, מה שאתה קבעת. לא, אבל מה אתם מצפים? אתם אומרים "לא זז שום דבר" אבל - - - אני חושבת שראשית אנחנו צריכים לשמוע את ארגון העיתונאים כי הוא בסוף זה - - - שמענו אותם אז. הם נמצאים פה לדעתי גם היום. ארגון

בזמנו מי היה הנציג שלהם? יש פה הרבה לובשי מדים, אני לא יודע מי. תכלס למה אי אפשר ליצור פה איזשהו נוהל שיהיה יחד עם מועצת העיתונות. שייתן פתרון לעניין הזה. פתרון מניח את הדעת, אתם לא יכולים שלא ייפצע אף אחד, ולא ייפגע אף אחד. אתם לא יכולים לשמור על כל אחד, זה ברור לגמרי. אני לא חושב שיש דרישה כזאת גם. אבל מה הבעיה? למה כל דבר לוקח זמן? שלומי שגיא, אני ראש חטיבת הדוברות והתקשורת במשטרת ישראל. בעברי הייתי מפקד תחנות משטרה, גם ברמלה וגם בתל אביב. הנושא מוכר לי משני הצדדים. בתחילת דבריי אני רוצה קודם כל לאחל רפואה שלמה לראש הממשלה, בשמי ובשם המפכ"ל ובשם משטרת ישראל. יש נוהל שתוקף ביולי 2020, שנותן מענה מפורש לכל הנושא של התנהלות המשטרה מול עיתונאים, בדגש - - - 2020 או 2019? הוא תוקף ביולי 2020, הוא נוהל משנת 2019. הוא נותן מענה מפורט אדוני, לגבי כל ההתנהלות של המשטרה אל מול התקשורת בזירת אירוע. ואני רוצה לחדד כמה דברים.

כאשר מדובר בפיגוע, באירוע רצח, באירוע מתוחם, התקשורת מגיעה לאזור שאנחנו מגדירים אותו. יש עליהם שמירה ואבטחה, ועל זה לא מדובר ביום-יום. יש אירועים הם נמצאים באזור שלהם, הם משדרים, יש לידם שוטרים, ובסך הכול באירועים האלה אני לא מכיר תקיפות. ולמה אני אומר "אני לא מכיר תקיפות"? כי כל תקיפה מגיעה אליי, ולרוב או אני, או המפכ"ל או אלי לוי מדברים עם אותו מותקף, לראות אם הוא הגיש תלונה. הייתה גם עיתונאית שזיהתה במהלך חופשת לידה את התוקף שלה, שלחנו לה ניידת הביתה. אנחנו מלווים את זה כדוברות המשטרה, כל אירוע של תקיפה. ולמה אנחנו מלווים את זה? כי זה לא נחשב תקיפת עובד ציבור. תקיפת עיתונאים, ולכן אנחנו כדוברות המשטרה מלווים את זה. עד כאן זה מסודר, אין צורך לשנות את זה. זה זירות תחומות וכולי. מה שאני מדבר זה על מחאות כאשר במחאות העיתונאים כחלק מחופש העיתונות מתפזרים בתוך המחאה, אחד הולך ימינה, אחד הולך שמאלה, אחד הולך לתוך הקהל, אחד מחליט לשדר מעמדת השידור. ושם יש לנו את הקושי א', לזהות שהם עיתונאים, כי הרי הם לא הולכים עם ווסטים. בבינלאומי עיתונאי הולך עם ווסט ואז שוטר שנמצא סמוך אליו יודע לזהות אותו. פה בארץ הם מתנגדים לווסטים. ולכן לשוטר שנמצא בסמוך לעיתונאי, הוא לא יודע שהוא עיתונאי. אלא אם כן יש לידו צלם, או מצלמת וידאו. בדרך כלל כולם הולכים עם צלם. לא כולם, אני יכול להגיד לך אדוני שיש כאלה שהולכים עם אייפון וזו המצלמה, אבל אני יכול להגיד לך שקשה לזהות. ההנחיה לשוטרים, ברגע שמזהים או שהם רואים, כמובן עיתונאים במצוקה, הם מיד מסייעים לו. יתירה מזאת, לכל העיתונאים יש את הטלפון שלי, של הסגן שלי, של הדובר בשטח. היה והם רואים שמשהו מתרחש סביבם הם מרימים טלפון ואנחנו שולחים שיטור כדי לעמוד לידם. הפרעה לעיתונאי במהלך השידור שלו זו לא עבירה פלילית, אם מדובר בתקיפה אנחנו רואים את זה בחומרה. אם זה בשטח אז כמובן מתבצע מעצר. ואני לא מדבר על אותו צלם Y-net שנתן אגרף לשוטר, זה משהו חריג והוא נעצר גם. אני מדבר בשוטף, כל העיתונאים מכירים אותי מכירים את הטלפון שלי, מכירים את הטלפון של הדובר בשטח. אין אירוע מחאה שאין דובר בשטח, ולכן הם מקבלים את כל המענה המלא. לאבטח כל עיתונאי אני לא יכול.

מה עוד שהם לא מזוהים, אלא אם כן הוא מחזיק מיקרופון של אותו ערוץ. ואז אני ידוע שנמצא לידי עיתונאי, אני יכול להגיד לך שהנוהל הזה נותן מענה מלא, אין צורך לתקף אותו, הוא גם תוקף עם ארגון העיתונאים. גם יושב ראש ארגון העיתונאים ולע"מ נמצאים איתי ועם אלי לוי בקשר צמוד, אנחנו גם מעדכנים אותם בכל דבר ולכן יש ליווי מלא. למה לא אמרתם בישיבה הקודמת שיש נוהל תקף ומלא? אני אגיד לך שלא זימנו אותי, אם היו מזמנים אותי אז הייתי אומר את זה. הוועדה לא קובעת. אני יודע שהוועדה לא קובעת. היו כאן נציגים מהמשטרה. אני לא מכחיש. אבל אני עברתי על הנוהל הזה כראש חטיבת הדוברות וגם כן ניסיון של מפקד הרבה שנים בשטח, אין מה לעדכן בנוהל הזה, הנוהל הזה מעודכן. הנוהל קוים כשהייתה את הבעיה שבערוץ 13 בזמנו. הנוהל הזה קוים. לא, עובדה לא קוים. תקפו אותם. תקפו באופן חריג מאוד, אם אתה זוכר, זרקו עליהם את הגדר תיל, הגדר הזאת שהייתה סביבם. לא היו שם שוטרים סביבם, הם כן היו באזור. דיברנו, היה דיון בגלל הדבר הזה. על האירוע הזה בירושלים? הפיגוע בנווה יעקב? בנווה

אני הייתי שם. יכול להיות שהאירועים קרו בהבזק של שנייה. אבל השוטרים כן הגיבו לכיוונם, שוטרים כן הגנו עליהם. נכון בשנייה של - - - בסרט זה לא נראה כך. לא היינו מתכנסים. כמפקד בשטח אני יכול להגיד ששנייה יכולים לדחוף עליי גדר. לוקח את הדקה, שתיים שהשוטרים מתעשתים ומגיבים. זה לא הכול, נכון שתמיד מה שמצולם. אני יכול להגיד לכם ששם הליווי היה מלא. הם גם היו מתוחמים. בשלב מסוים הם פרצו את התיחום והם התחילו לרוץ לכל עבר כדי לצלם. זה לא זה, זה לא המקרה, אני מצטערת. אני אגיד לך מתי הם פרצו א התיחום. כשהמפכ"ל והשר התקדמו לעבר הזירה. העיתונאים שפרצו את התיחום? אנחנו לא מדברים על זה. העיתונאים פרצו את התיחום. לגבי התקיפה, מה שאת מדברת על ערוץ 13 זה היה כבר לקראת סיום כשהצירים כבר כמעט נפתחו לחלוטין, דיללנו את הכוחות, ברגע שהתחיל האירוע הזה החזרנו את הכוחות ומיקמנו את הכוחות. בסוף - - - הייתי שם. היית שם? מה עשית שם? אנחנו לא רוצים להקשות על המשטרה, זאת לא הכוונה. אנחנו גם לא מחפשים אשמים ולא רוצים פה לעשות. לא רוצים לתלות פה אף אחד. הרמנו דגל, יש הרבה מאות פעמים שבהן צריך רגע לשקף לכם, אולי דברים שאתם לא רואים. את השופט מלצר אתה מכיר? ברור. שמעתי עליו. אני מבקש, שב עם השופט מלצר, תגיע אתו לסיכום. אם הנוהל הזה מספק אותו, מספק גם אותי, אני אומר לך את האמת. לא שיש לי בעיה חברת הכנסת. אבל השופט מלצר גם מקובל עליה. הוא טוען, אין נוהל שמספק בזה. אני מבקש ממך שב אתו, תגיע אתו למה שתגיע, עליי זה מקובל. יש פה בעיה שצריכה פתרון. שבוע ימים זה בסדר לשבת עם השופט מלצר? בסדר. נקיים ישיבה בעוד שבוע, לפני הפגרה, קצרה. שבה נראה מה התרחש בשבוע הזה עם השופט מלצר ונגמור את הסיפור הזה. אני כבר אומר, גם אם השופט ירצה תיקונים וכולי אנחנו - - - אני מאמין שהוא ירצה תיקונים, תתקנו לו וזהו. יש לנו את אותו אינטרס ממשרד המשפטים - יש אישור. יש כאן נציג מהמשרד לביטחון לאומי? הוא נציג של המשטרה. משטרה בשבילי זה בסדר גמור. לשכת השר שלנו העבירה את מענה המשטרה לוועדה. לכן לשכת השר הייתה, אני לא ידעתי שהם מעבירים אבל הם אלו שהעבירו את נוהלי המשטרה לפנייה של ועדת הכללה. אז למה קיבלתם מכתב מהמזכיר של הכנסת? ב-28 למרס?

אתם קיבלתם מכתב תזכורת ממזכיר הכנסת שלא העברתם התייחסות. ב-28 למרס העבירה, לשכת השר שלנו - - - הגבת למכתב של מזכיר הכנסת? אני אסיים את המשפט. ככה אני זוכר.

בואו לא נתפוס אותם ב - - - לא, כי הוא אומר שאני לא מדייקת אז אני רוצה להבין למה. ב-26 למרס יצאה תזכורת. ב-28 למרס נשלח מענה המשטרה, התייחסות המשטרה לוועדת הכלכלה. משטרה זה המשרד לביטחון פנים. מלשכת שר שלנו. תזכורת שלכם, אבל אנחנו קיבלנו כבר ב-9 למרס את התשובה מהמשטרה. אז אתם שלחתם אחר כך תזכורת למשטרה? אז יכול להיות שביקשו התייחסות ולשכת השר אמרה, שלחה את המענה - - - איזה מענה? אתם קיבלתם ביוני, עכשיו ביוני. קיבלתם ביוני תזכורת ממזכיר הכנסת. כי הם נתנו מענה שאומר שמפנים לנוהל של 2019. חברים,

מזכיר הכנסת - - - אני לא ראיתי את המכתב של, את המכתב שלך ראיתי היום. היום ראית את המכתב שלי?

אני ראיתי אותו היום, בבוקר, בזימון לדיון. את המכתב של מזכיר הכנסת לא ראיתם? אני אבדוק שוב לאן זה הגיע. אבל לשכת השר בסוף מרס העבירה את מענה המשטרה. היא הייתה עורכת דין שעבדה בזה. עזוב, לא צריך להסתבך עם זה. אני מציע, נעזוב את זה כרגע. עוד שבוע אנחנו נעשה ישיבה. אני מבקש אם אתה יכול, שב עם השופט מלצר סכמו את הנוהל. משרד המשפטים מעוניין לשבת בישיבה הזאת, אני לא מפריע לכם תשבו גם אתם ובואו נסיים את זה בעוד שבוע,

תקבעי ישיבה מוקדמת ונסיים את העניין בעוד שבוע. כי יש פגרה ואני חייב לסיים את זה. אבל אדוני, נוהל לפי מה שדובר, לא להפנות לנוהל שאומר מצבים שבהם אי אפשר לשלוח תקשורת. לא ביקשנו פתרון. הוא הציע שכבוד השופט בדימוס חנן מלצר יישב עם המשטרה. זה היה הרעיון המקורי,

זו הייתה המסקנה - - - אם השופט מלצר יקבל את הנוהל או יתקן והם יסכימו לתקן ונגמר הסיפור אז מבחינתי זה בסדר. אני לא בא במקום המשטרה ואני לא בא במקום השופט שהוא יושב ראש מועצת העיתונות. אבל זה היה הסיכום בפברואר שהם יישבו עם השופט מלצר. לזה הגענו. שלומי שגיא אומר שהוא לא היה בישיבה הקודמת ולכן אנחנו נותנים לו את הקרדיט לסיים את העניין הזה, ונסיים את הסיפור הזה. אני רק רוצה לומר משהו. הנוהל שהפניתם אליו במשרד לביטחון לאומי הוא נוהל שבעצם מדבר על מצב שבדיוק ממנו אנחנו רוצים להימנע. המטרה של הדיון הזה היא לוודא שתפקידה של התקשורת החופשית יישמר. כלומר שגם במצבים מסוכנים או גם במצבים שהם לא בטוחים עבור אנשי תקשורת או שמרתיעים אותם התקשורת תרגיש בטוחה לבצע את תפקידה. אבל הוא מדבר על מחאה שהם מתערבבים בקהל. הם לא מסוגלים לתת להם הגנה מוחלטת. אדוני היושב ראש התשובה של המשרד לביטחון לאומי הייתה הפנייה לנוהל מ-2019 שאומר בדיוק תוצאה שאנחנו לא רוצים. שאומר "במקרים מסוימים המשטרה יכולה לקבוע שהתקשורת לא יכולה להגיע ולסקר" זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לוודא שהתקשורת תסקר. אתה לקחת סעיף אחד מתוך הנוהל. הנוהל מדבר על חופש העיתונות. מדבר על כמה שיותר לתת חופש לעיתונות, לא להגביל את העיתונות. אבל הוא לא נותן מענה למצבים האלה. תקרא את הנוהל. ויתרה מזאת, אני כבר אמרתי בתחילת דבריי כשלא היית כאן. אני עובד מול בערך בין 200 ל-250 כתבים במדינת ישראל. לכולם יש את הטלפון שלי, של הסגן שלי, והם מקבלים מענה אונליין גם בזמן אירוע. באירועים של פיגוע ורצח הם מתוחמים ומאובטחים ואין עם זה שום בעיה. בזמן מחאות כשאתם מתפזרים בשטח ולא נושאים ווסט אתה מכיר את התקשורת הבינלאומית, כשאני עובד עם תקשורת בינלאומית כולם באים עם ווסט ואז אני יודע לזהות כתב שנמצא לידי. ולכן יש קושי בלזהות אותם, גם אם הם מותקפים וגם אם יש קטטה, אז השוטר מתייחס אליהם כאל קטטה בין אזרחים. ולכן יש טלפון של הדובר. את הנוהל הזה קבע יושב הראש שאני אשב עם השופט מלצר, אם לכבוד השופט יהיו הערות וכמובן נציגה ממשרד המשפטים כאן, אנחנו נביא את זה לפני הוועדה, אם נגיע להסכמות, נגיע להסכמות עוד לפני ונציג את זה בפני הוועדה. אדוני, אין בעיה. זה בדיוק העניין, ווסט לדוגמה זה פתרון שעבד בתקשורת בין לאומית. אבל ווסט לא עובד בתקשורת הישראלית. יושבת לימינך כתבת לשעבר, אם תיתן לה ווסט כחול. אני אף פעם לא הייתי כתבת אבל לא אכפת לי להיות הדוגמה. במצעד הדגלים ביקשתי לצמד אותם, לתת להם צמידים. למה התקשורת לא מוכנה? לא מוכנים לשים ווסט אדוני. כי התקשורת הבינלאומית שנה שעברה במצעד הדגלים הוצאנו החלטה שיש ווסטים סגולים לכל התקשורת הבין לאומית. אז למה הם לא מוכנים? אחרי מה שקרה לשירין אבו עאקלה. במצעד הדגלים ביקשתי לצמד אותם, לתת להם צמיד בצבע מסוים, ששוטרים יידעו, זה עיתונאי, אם יש איזו מצוקה מהר לגשת אליו. הם סירבו בתוקף לשים ווסטים, גם לצמיד היו ציוצים בטוויטר נגד זה, עיתונאים התנגדו לזה. בסוף הם השתכנעו.

כי אני מתייג אותם. הם לא רצו שיתייגו אותם, הם רצו להסתובב חופשיים בשטח. הם מחזיקים מצלמה ומיקרופון, אני חושב שזה דבר די ברור שהם עיתונאים.

אולי זה יכול דווקא לשמור על החיים שלכם. עם העיתונאים הזרים זה עבד מדהים. זה מצוין עם הכתבים הזרים. אם יוסכם על ידי לע"מ, על ידי ארגון העיתונאים שהם ילכו בזמן אירוע, במחאות עם ווסטים, לא רק זה, אני מוכן כמשטרה שגם נקנה להם את הווסטים. תן להם את זה נייק. בכל מקרה, כראש חטיבת הדוברות אני הכי אשמח. כי אני עובד בצמוד ובשוטף עם התקשורת, הדבר האחרון שאני רוצה זה שציפורן של עיתונאי ייפגע בזמן שהוא מסקר וחופש העיתונות. גם כשוטר וגם כראש חטיבת הדוברות. ולכן אני אשמח, כי בסוף שוטר בשטח לא יודע לזהות כעיתונאי,

אין יכולת. אבל חברים זו בדיוק הנקודה שהיה לי חשוב לומר, למה אף אחד לא פה מועמד למשפט, למה לא מאשימים את המשטרה. ברור שיש הרבה אתגרים פה וברור שכזו כמות של אירועים מעמיסה על המשטרה. זה בדיוק למה דיברנו על נוהל, לפעמים דברים קטנים פשוטים שמצמצמים את היקף החשיפה. אני מבינה שהם לא רוצים. למה אתם לא רוצים? למה אתם לא רוצים באמת? לפחות במחאות. איפה שיש לכם מסגרת נפרדת יודעים שאתם עיתונאים, איפה שאתם מתערבבים בקהל, השוטר צריך לנחש שאתה עיתונאי? היום כולם מחזיקים מצלמה. בסדר, היום אפילו סתם אנשים מצלמים. לכן צריך ווסט. אני אומר כי היום קשה לדעת מי עיתונאי ומי לא. בוקר טוב. קודם כל אני מודה לכבוד היושב ראש וחברי הכנסת על הדיון הזה.

מאז הדיון הקודם שהתקיים בפברואר אנחנו סופרים כבר 30 מקרים של תקיפה נגד עיתונאים. רק לסבר את האוזן, מתחילת השנה יש 38 מקרי תקיפה נגד עיתונאים אחרי אתמול. כשבתקופה המקבילה אשתקד ב-2022 היו 15 מקרים בלבד. אנחנו בזינוק דרמטי במקרים של תקיפה נגד עיתונאים. ואני רוצה להתייחס, העלו פה כמה דברים אני ברשותכם רוצה להתייחס לרובם.

אני רוצה לסבר את האוזן, הנוהל שגובש מהמשטרה זה נוהל שהוא גובש בעקבות עתירה שהארגון והאגודה לזכויות האזרח הגישו לבג"ץ ב-2017. וב-2018 ישבנו וגיבשנו ביחד עם משטרה את הנוהל, ולכן אני מבקש שכל שינוי בנוהל יהיה גם בשיתוף הארגון. זאת אומרת כבודו של השופט חנן מלצר מונח אבל ארגון העיתונאים חייב להיות שותף לכל שינוי ותיקון בנוהל, אבל אם זאת אני רוצה להגיד משהו שאולי יפתיע פה חלק - - - מה, אתם לא סומכים על השופט מלצר? לא הבנתי את זה. אנחנו כמי שמייצג את רוב העיתונאים בישראל מבקשים להיות חלק מה - - - אז אני סומך עליו. אם השופט מלצר יגיד לי שהנוהל הוא בסדר בתיקון כזה או אחר אני לוקח את זה איך שזה. אתם ארגון העיתונאים יכול לעשות אחר כך מה שהוא רוצה,

אני מדבר עליי כעל יושב ראש ועדה ועל חברי הכנסת.

תראו, אני רוצה להגיד משהו שאולי יפתיע פה חלק מהמשתתפים. אנחנו חושבים שהנוהל עצמו הוא בסדר גמור. הוא גובש יחד עם הארגון, הוא שונה ב-2020. אולי צוק העיתים, צריך לשנות ממנו משהו? אנחנו חושבים שאולי בשוליים צריך לעשות תיקונים, אבל הנוהל כנוהל הוא בסדר גמור. ומי שחושב שתיקונים כאלה ואחרים בנוהל הם אלה שישנו את התמונה הקשה שאנחנו רואים בשטח אז אני חושב שהוא טועה. אז מה אתה רוצה, אבטחה צמודה? חס וחלילה. אני רוצה להפריד שני דברים. אני רוצה להפריד את החיכוך של השוטרים עם העיתונאים, ומה שאנחנו קוראים לו תקיפות של עיתונאים על ידי שוטרים.

רק ביום שלישי האחרון, "יום השיבוש" התחיל עם זה שצלם "הארץ" רמי שלוש עוכב כמעט לחצי שעה על ידי המשטרה בהפגנה למרות שהוא לא הפריע ולא עשה שום דבר, עוכב לחצי שעה על ידי שוטרים. למרות היו עליו שתי מצלמות שאי אפשר היה לפספס. דקה אחרי שהוא עוכב הוא הוציא את תעודת העיתונאי שלו והראה אותה לשוטרים, עם זאת השוטרים ראו לנכון לעכב אותו למשך חצי שעה עד ששחררו אותו להבנתי בהנחיית דרגים בכירים במשטרה, לא יודע אם זה היה דובר המחוז, אולי זה היה דובר המשטרה. אני לא אתייחס למקרה של צלם ידיעות שבאמת נעצר כי גם יש תיעוד שכנראה הייתה שם איזושהי התנהלות מול השוטרים והוא החטיף אגרוף, התיעוד לא ברור. ביום שלישי בערב בקפלן, וזה מקרה שכדאי לדבר עליו, קבוצת עיתונאים, שלושה כתבים וצלם נמצאים בקבוצה מגודרת לא ליד המפגינים. כל מה שאני מספר עכשיו זה מתועד והועלה לטוויטר על ידי ניר גונטז' שהיה שם. השוטרים רואים אותם, ואומרים "חברים, המכת"זית עוד שנייה יורה" למרות שהם לא ליד המפגינים. "חבל על המצלמה, חבר" כך הוא אומר אחד השוטרים בשטח. העיתונאים מתחילים לנוע לכיוון מקום מחסה כדי להסתתר מזה. זרם המכת"זית נורה, פוגע לצלם ישראלי שעובד עבור עיתון זר, פוגע לו בכינון ישיר לראש. ואותו צלם הוא גם החזיק מצלמה, אז כתוצאה מהזרם המצלמה נכנסה לו לראש, אותו צלם נפגע ופונה לטיפול רפואי באיכילוב. ואלה התמונות שמראים בעיתונות הזרה עכשיו. אני מאמין שיש להם תשובה לזה. אנחנו לא בית משפט, תבין את זה, עם כל הכבוד. אני רוצה להתייחס לעניין הווסטים. קודם כל גם אנחנו בארגון מחלקים אפודים וקוראים לעיתונאים ולכתבים ולצלמים ללבוש אותם. מה קורה על מה ששאלו אותך, על העניין שיצליחו לראות שאתה עיתונאי? למה אתם לא מטפלים בזה? אנחנו לא יכולים וזה לא נכון לחייב כתבים לענוד אמצעי זיהוי. לפעמים כתבים רוצים להיטמע בקהל.

הם מבינים שהדבר הזה הוא גם מעמיד אותם באיזשהו סיכון מסוים. כי באמת אז לשוטרים יותר קשה לזהות אותם. ואני רוצה להגיד, במקרים כאלה אנחנו גם לא באים בטענות למשטרה. אבל כאמור שוב, במקרה כמו שסיפרתי שהיה ביום שלישי בערב או ביום שלישי בבוקר, אנחנו רואים סיטואציה שהעיתונאי מזוהה באופן חד משמעי הוא בכל זאת מותקף. ברשותך אדוני עוד נקודה אחת. אני רוצה לדבר גם על תקיפות של עיתונאים שלא על ידי שוטרים,

העיתונאים הולכים, מסקרים איזושהי הפגנה, איזשהו אירוע והם מותקפים על ידי הקהל.

במקרה הזה אין לי ציפייה, בטח באירוע של רב משתתפים, של עשרות אלפים, של מאות אלפי אנשים, שהמשטרה תדע להגן ברגע האמת על כל עיתונאי ועיתונאי. אבל מה שאנחנו רואים, שהרבה פעמים התקיפות האלה מתועדות כי זה צוותי תקשורת, אז לפעמים המצלמה ממשיכה לרוץ והתקיפה מתועדת, כמו שהיה במקרה של התקיפה של כתב 13 יוסי אלי בהפגנה שהייתה פה בירושלים. כתוצאה מהתקיפה הזאת שתועדה, גם יוסי נפגע ופונה עם שבר בצלעות וגם הצלם שלו נפגע. התקיפה מתועדת, להבנתי עד היום לא הוגשו כתבי אישום על התקיפה הזאת. ופה הקריאה שלנו למשטרה היא אכן בצורה חד משמעית, אנחנו מצפים שתקיפות נגד עיתונאים ייחקרו ויוגשו כתבי אישום. בשנתיים האחרונות הוגשו כ-3 כתבי - - - חקרו, הגשת כתבי אישום זה לא עניין של, אני לא יכול לחייב אותם להגיש כתב אישום.

אני רוצה דבר אחד כן להגיד, אתם צריכים להוציא, זה לא נוהל. המפכ"ל או אתה, אני לא יודע מי, להוציא הודעה לשוטרים בשטח להתייחס לעיתונאים בצורה שונה.

את הנהלים, לרענן. זה דבר ראשון. דבר שני, תקיפות על עיתונאים צריך לחקור בצורה מאוד יסודית ומהירה. אלה שני הדברים שאני מבקש אותם בלי קשר לנוהל הזה וכולי כי בלי להיכנס לגופו של עניין ברור שאם יש לכם טענה כזאת,

אני לא בית משפט, אבל ככלל זה צריך להיות ככה. רואים עיתונאי בשטח צריך להתייחס אליו בהוגנות ובעדינות מה שנקרא. אלא אם כן הוא הולך עם המצלמה שלו ומתחיל להכות אנשים, אבל זה לא המצב. אז תוסיפי גם את זה לעניין. א' באירוע הזה של אותו מכת"ז, מי שהיה שם זה מפקד המרחב. הוא ביקש מהכתבים שנמצאו שם יחד עם הקהל וניסו לרדת לאיילון, הוא ביקש מהם לזוז הצידה. יותר מזה, הוא גם עיכב את הפעלת המכת"זית בשנייה שהוא ראה שיש שם כתבים. הוא ביקש מהם לזוז, הם היו מוטמעים בתוך הקהל. לגבי תקיפות כתבים, גם יוסי אלי, גם אני דיברתי אתו אישית. אירוע חמור ביותר. גם אותה כתבת של ערוץ 14 שהייתה בהיריון והותקפה, חמור ביותר ואיתרנו את החשוד ועצרנו אותו. לגבי כתבי אישום, זה תהליך יותר ארוך. אבל אני אומר לך שאנחנו עוקבים אחרי זה אישית. כל כתב שמותקף, עלי מוגרבי שהותקף - - - מי זה אנחנו? גם חטיבת הדוברות, כי יש לנו מורכבות. באח"ם באגף החקירות אין קטלוג כזה שנקרא תקיפת עיתונאים, אין עבירה כזאת בחוק. עיתונאי הוא לא עובד ציבור, לכן הוא אזרח ככל האזרח, ולכן יש לנו קושי בלאתר את זה כנראה, בארגון אני מקבל את זה שהם עוקבים אחרי זה, אני אשמח לקבל מהארגון - - - בסדר, אבל היועצת המשפטית יכולה להוציא הנחייה. גם אם זה לא כתוב, יש בחוק סעיף. יש נוהל של פרקליט המדינה שקובע שתקיפת עיתונאים כמו כתקיפת עובד ציבור. זה חשוב מאוד. אין סעיף היועצת המשפטית יכולה להוציא נוהל כזה. לא, אבל יש לך של פרקליט המדינה, זה אותו הדבר. בכל מקרה אנחנו עוקבים אחרי זה. אני גם אשב עם נציג הארגון, לקבל את כל 38 המקרים וגם נענה להם על כל 38 המקרים. אתה יכול להביא לנו דיווח על זה בשיבה הבאה בעוד שבוע. אם אני אקבל את המספרים ואת השמות. רק נגיד לפרוטוקול שהעלינו. עידן רול ואני העלינו לכנת, למליאה הצעת חוק שבדיוק אמורה לטפל בזה באופן ספציפי כי הוא אמר שאין חוק כזה.

תנחש. שר המשפטים החליט לדחות את זה, ובכלל לצעוק עלינו למה לא שלחנו לו ווטסאפ לשאול לשלומו. למה הוא היה חולה?

הייתה לו הפגנה מול הבית אז הוא אמר שאנחנו צבועים, שלא יכול להיות שאנחנו רוצים להגן על עיתונאים אבל במקביל לא שולחים לו הודעת ווטסאפ - - - אגב, למותר לציין שהצעת החוק חלה על כלל העיתונאים לרבות ערוץ 14 לרבות כולם. אני אשמח לדבר על הצעת החוק הזאת שהוצעה על ידי מכון זולת. אבל לא נתתי לך רשות, נתתי דווקא לזה שהצביע. שמי יחיאל לימור ואני נציג מועצת העיתונות, חבר הנשיאות ואני מייצג פה את השופט מלצר שמתנצל שלא יכול היה להגיע. לכן בשמו אני יכול לומר שהצעתך מקובלת על מועצת העיתונות ונשמח לשתף פעולה בכל דבר. זו הצעה אופרטיבית אחת. אני הייתי מציע שבכל קורס מפקדים של משטרת ישראל בכל הדרגים תונהג הרצאה או שיעור שעוסק ביחסים בין עיתונות למשטרה, תודה. אני שייקה קומורניק אני מייצג את אגודת העיתונאים מירושלים ואני רוצה לומר שהמצב - - - אתם לא בוועד של אגודת העיתונות? אני גם בנשיאות מועצת העיתונות זה שני כובעים. יש את מועצת העיתונות, אגודת העיתונאות וארגון העיתונאים. תנו לו להיות יושב ראש של הכול. מה אתם צריכים? אני רוצה לומר שאנחנו מקבלים שהמצב מאז פברואר כשהייתה הישיבה הקודמת הפך להיות גרוע יותר, הוא לא הוטב. ואני בהחלט חושב שהנוהל הזה, יכול להיות שהוא טוב, אבל הוא לא מחלחל לדרגי השטח. אנחנו רואים שוטרים שאומרים לעיתונאי "לא מעניין אותי מי אתה" למראות שהוא מציג תעודת עיתונאי "אומרים לו "לא מעניין אותי מי אתה, עוף מפה" וכאלה דברים. ואפילו זה מגיע לידי תקיפה של עיתונאים. אני חושב שכפי שאמר פרופסור לימור צריך להעלות את המודעות בדרגי השטח, המשטרה צריכה - - - אז דיברנו על זה שהמפכ"ל יוציא הודעה. אבל מתברר שזה לא מחלחל לשוטרים. היו צריכים להעלות את המודעות את המודעות בקרב השוטרים. ההצעה הזאת של להביא עיתונאים וותיקים שיסבירו להם את הדילמות בעבודה או שיסבירו לשוטרים על חופש העיתונות, על חשיבות של הנושא, זה דבר קריטי. אני חשוב שצריך להעלות את המודעות. שעכשיו יעשו הרצאות לכל השוטרים? אני יכול גם להתייחס במילה. בכל קורס שוטרים יש הרצאה בנושא תקשורת והתנהגות מול עיתונאים. יתרה מזאת, מקורס קצינים ומעלה, אדוני אני המרצה. אני מרצה בכל הקורסים, קורס פו"מ קורס מדריכים. אבל אתה באיזה תפקיד במשטרה? ראש חטיבת הדוברות והתקשורת. אתה תת ניצב והדובר ניצב משנה? הוא הסגן שלי. אז למה אתה לא הדובר וזהו?

אני ראש החטיבה, יש לי 40 - - - הדובר של הצבא הוא תת אלוף, נכון או שאני טועה? הוא נחשב דובר צה"ל אבל ראש מערך הדוברות. אני גם ראש מערך הדוברות. אז פה זה שני תפקידים, טוב. עם כל הכבוד, דיברתי לא על הרצאות שלך אלא על הרצאות של הצד השני, זה הבדל גדול. יש פאנלים של כתבים שמגיעים לפני השוטרים. אני במשך שנים התנדבתי להרצאות בפני קציני משטרה, כשעוד הייתי עיתונאי פעיל. יש הבדל אם עיתונאי פעיל, מרצה או מרצה מפקח שהוא קצין משטרה. האמת שהשוטרים מתמודדים עם הרבה בעיות בהפגנות,

באנו לעזור להם, להקל עליהם את העבודה. לסדר את הנהלים, אולי נעשה ווסטים, נעשה דברים שיעבדו, אנחנו באנו לעזור, לא באנו להפריע. היי, שלום, שמי עינת.

מנכ"לית מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם. והצעת החוק שהניחו עידן רול וחברת הכנסת אפרת רייטן בכל סיעת העבודה, זו הצעת חוק שמנוסחת למעשה על בסיס נייר מדיניות שמכון זולת הניח על שולחן הכנסת. ואני חייבת להגיד שהדיון צריך להיות הרבה יותר עקרוני מאשר תקיפת עיתונאים בהפגנה כזו או אחרת, כי אנחנו רואים מתקפות על עיתונאים כבר משנת 2015 שזה מתקפות מאוד חריפות וחריגות, בגלל מילוי תפקידם. המתקפה היא בעצם לא המתקפה על העיתונאי עצמו שגם הוא זה שכמובן נפגע, אלא יש פה מתקפה על חופש הביטוי. כל עוד אין לנו עיגון בחקיקה של חופש ביטוי שהגרעין הקשה שלו זה חופש העיתונות, אז אנחנו נמשיך לראות כאלה תקיפות של עיתונאים. במקום לדון בנהלים של מה קורה בהפגנה כזו או אחרת ואם ילבשו ווסטים וגם על זה יש לי השגות, כיוון שהיום אנחנו נמצאים בכזה מצב שעיתונאים מותקפים בגלל העבודה שלהם, אז אם הם מסמנים את עצמם בווסטים הם חושפים את עצמם למתקפות של אזרחים. ולכן אני אומרת הנוהל חייב להיות מעוגן בחקיקה. החקיקה שאנחנו הגשנו לכנסת שנפלה ביום רביעי לפני שבועיים. אני לא חושב שאת צודקת, עם כל הכבוד. אין בעיה. לא כל דבר צריך חוק. זה לא עניין של חוק או לא חוק, הבעיה היא שאין עיגון של חופש העיתונות, אין עיגון בחקיקת יסוד. יש עיגון של חופש העיתונות בפסיקת בית המשפט בית המשפט העליון. ולא בחקיקת יסוד. היום זה כמו חקיקה לכל דבר ועניין.

אנחנו רואים היום איך מדינת ישראל - - - בנושא של זכויות אדם פסיקת בית המשפט עיגנה את זה בצורה מאוד רצינית ולכן לא צריך לכל דבר חוק. זה כמו שעכשיו אני אגיד שצריך חופש ביטוי, יש חופש ביוטי.

בסדר, אז מה? אז אין חופש ביטוי? אם לא יהיה לך את הפירוש של בית המשפט בעניין הזה. אבל יש, מה זה אם? לא, יש פסיקות אבל אתה יודע מה קורה בוועדה אחרת. בוועדה אחרת רוצים לבטל חוקים עוד רגע.

אני מדבר על עכשיו, יש חופש עיתונות לא צריך חוק בשביל זה. אין חופש עיתונות כי ברגע שעיתונאי, שברור שהוא עיתונאי - - - בוודאי, בארצות הברית זה בחוקה. אתה מבין? אני חושבת שעצם זה שאנחנו בכלל כאילו היום - - - בסדר, אז יש פסיקות של בית המשפט העליון. אבל זה לא מספיק כי יושב פה יו"ר ועדת החוקה ורוצה להגביל את כוחות של בית המשפט ולהתייחס לפסיקות של בית המשפט כאל משהו לא מחייב לעומת מה שיש בכנסת.

אדוני היושב ראש הפסיקות האלה הגיעו כי לא הייתה חקיקה. הפסיקות הגיעו מתוך ריק, מתוך העובדה שלא הייתה חקיקה שמעגנת את חופש הביטוי וחופש העיתונות. בגלל שאין חוקים אז בית המשפט נאלץ להגיע לפסיקות מכוננות. גם חוק את יכולה לתקן נכון? אבל זה בדיוק הדיון, כנסת שמחוקקת חוק חופש הביטוי וחופש העיתונות לא תצטרך את פסיקת - - - אני אומר לך שאין צורך בחוק כיוון שזה מעוגן בהרבה מאוד נושאים, ויש חופש עיתונות, אין שום בעיה עם העניין הזה.

אני חושב שכנסת היא ריבון וזה חייב להיות מעוגן בחקיקה.

אנחנו רצים אחרי כל מיני תיקוני חקיקה, אפשר לפתור את הבעיות גם בלי תיקוני חקיקה. הלוואי. לא לפי לוין ורוטמן. אני אומרת לך את האמת. זה נכון מה שאתה אומר אדוני היו"ר עד לקדנציה הזאת. בקדנציה הזאת החוקים השתנו. אבל זה לא נושא הדיון. נושא הדיון שלנו היה בעקבות בקשה של חברי כנסת.

נושא הדיון הוא שהתקפה על עיתונאים היא בעצם התקפה על חופש העיתונות. וחופש העיתונות לא מעוגן בחקיקה. ואנחנו נמצאים במצב שכל זכויות היסוד שלנו מעוגנים בפרטאץ'. חלק בפסיקות בג"ץ חלק חקיקת יסוד כזו אחרת. אבל אין משהו, זו פשוט שיטה מחוררת. אדוני היו"ר אני שואלת אותך שאלה, אתה סומך על יו"ר ועדת החוקה ושר המשפטים שישמרו על זה?

זה שאין חוק ויש רק פסיקות, אתה אומר "מבחינתי אני שקט ואני יודע שהדברים האלה יישמרו"?

יש דברים שאי אפשר לשנות - - - חצי ממדינת ישראל חושבת שלא. קודם כל אני מסכים שהתקפה על עיתונאים זו התקפה על חופש העיתונות ועל חופש הביטוי. אין וויכוח, ועל זכות הציבור לדעת, זה דבר ראשון. אבל לא צריך את זה בחקיקה, אבל זו דעתי, זה לא נושא הדיון. בואו נעזוב את זה כרגע. אני שמח להיות בוועדת הכלכלה אחרי שבקדנציה שהייתי חבר כנסת לא יצא לי. היו דיונים על חברות ענקיות על טייקונים, העדפתי לכתוב נגדם מאשר לבוא לפה. בכל מקרה נעים לי לראות אותך יושב בכיסא היושב ראש. דבר שלישי, אני מעדיף לרכז את ההצעות שלי לשבוע הבא, לישיבה האמתית. בגלל ש- הן צריכות להיות לפני, שבוע הבא זה כבר להציג את הנוהל. אדוני היושב ראש אנחנו הולכים לתקופה לא טובה, לקרע בתוך הציבור. לעיתונאים יש חשיבות יוצאת דופן במצב שחברה נקרעת לשניים. מתפצלת, אולי באלימות. פה יהיה תפקיד מרכזי ביותר,

אלא אני מעריך, כן? אולי אני טועה, אבל אני מעריך שאנחנו הולכים לכיוון לא טוב ואנחנו מתפצלים לשני כוחות. בעיתונות ובחופש העיתונות, למשטרה ולשילוב בין השניים יהיה תפקיד מרכזי ביום שמלחמת האזרחים אולי תסתיים, העיתונאים יצטרכו לספר את הסיפור, מה קרה כאן. והאלימות וכל דבר כזה. לכן אני בא לפה מטעם זולת, אני עובד שלה, ולכן כבוד היושב ראש בימים האלה יחסית זה סביר אבל לאור התקופה שאנחנו הולכים אליה, זה בעל חשיבות יוצאת דופן. זה היה בארצות הברית בתקופת וייטנאם, זה היה בצרפת בתקופת הנסיגה מאלג'יריה, העיתונאים מילאו תפקיד רציני ביותר כי החברה נקרעה לשניים, בין המחייבים לבין - - - העיתונאים יש להם תפקיד גם אם החברה לא נקעת לשניים, בכל מקרה. פי כמה. לכן אני אומר זה מאוד חשוב שהדברים יהיו ברורים ושאתה תדע על איזה תיק - - - אני עורכת דין מיכל גרוס מטעם הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. הרשות השנייה רואה בחומרה את ההתגברות של האלימות בחברה בכלל וכלפי עיתונאים בפרט. ברור לכולם שזה נגזרת של האלימות ברחובות, שזה נגזרת של האלימות ברשתות החברתיות ולא ניתן לנתק את האלימות הספציפית כלפי עיתונאים ובעלי תפקידים בתחום התקשורת מהאלימות הכללית. נכון אמרו פה, עיתונאים זה לא עובדי ציבור, דמם אינו סמוק יותר זה ברור. אבל צריך להיות מובן שתופעה כזאת של אלימות כלפי כתבים מייצרת סוג של סתימת פיות. מייצרת חופש אפשרות לשדר מזירות אירוע וממילא מייצרת היעדר סיקור הולם. סיקור הולם זה בעצם בסיס האינטרס הציבורי. האינטרס של זכות הציבור לדעת כמו שהזכרת את זה, אנחנו דורשים שיינתן טיפול הולם. שתינתן תשובה טובה יותר, מענה והגנה לאותם עיתונאים שעושים את עבדותם בשטח, משום שאלה האינטרסים החשובים שעומדים בבסיס הדמוקרטיה. כשעיתונאי לא יכול לסקר, כשעיתונאי לא יכול להביא לציבור את מה שהוא מסקר מהשטח נוצרת כאן בעיה כפולה. גם פגיעה בעבודתו כעיתונאי, גם פגיעה בו כבן אדם אבל בעיקר פגיעה בציבור בכללותו שנמנע ממנו אותו סיקור עיתונאי. השיבוש הזה בעבודתם צריך להיפסק כמו גם הרתעת התוקפים, הרתעת המפריעים וזו הדרישה שלנו כרשות שנייה.

בואו נסכם דבר כזה.

תוך שבוע תביאו לנו נוסח של נוהל מסוכם עם השופט מלצר ואתכם יחד עם משרד המשפטים. את רוצה להגיד משהו? נוהל מסוכם זה קצת מאתגר, תתקיים פגישה, נראה לי שצריך לראות מה אפשר לעשות. אבל לש כבר נוהל, רק צריך לתקן אותו, אני לא רואה בעיות. אם לא תצליחו אז עוד שבוע תגידו לנו לא הצלחתם, אבל לדעתי אין פה, כי לא צריך לכתוב את הנוהל מאפס,

לא, יש נוהל ורק צריך לרענן - - - יש נוהל. רק מתקנים אותו גם לפי מה שאמרו חברי הכנסת וזה, קחו לתשומת לבכם את הדברים האלה, זה דבר ראשון. דבר שני אם אפשר לקבל דיווח על כל החקירות שמתנהלות באופן כללי היום על תקיפת עיתונאים בשנה האחרונה, כמה הוגשו כתבי אישום, מה הצפי בעניין הזה והכול. אם אפשר שבישיבה עם מלצר, לא יודע אם תוכלו לעשות את זה תוך שבוע, תסכמו איזושהי פנייה לשוטרים בעניין הזה. במיוחד לאור מה שקורה היום בהפגנות שיש המון הפגנות והם מתערבבים לנו בין כל הזה. ודבר נוסף, אני לא פוסל את העניין שיהיה להם סימן מזהה. זה לא בושה, ישראלים לא אוהבים לבוא, הם חושבים שהם בצבא אם הם שמים, אני חושב שאם המשטרה דורשת את זה כדי להגן על העיתונאים מן הדין שהעיתונאים ייקחו את זה לתשומת ליבם ויסכימו לעניין הזה. תפנו ליועצת המשפטית כדי שהיא תוציא נוהל מחייב לרשויות החקירה ואכיפה בעניין של עיתונאים. אם יש מצוין, אם לא שתחזק אותו. לא הבנתי את הדרישה אדוני. אני רוצה שהיא תוציא. יש בעיה עם זה שאין בחוק שום דבר שקשור, שהיועצת המשפטית תוציא נוהל שיחייב את החקירה ואת האכיפה. בדיוק בעניין הזה רציתי להתייחס. אתם בטח מכירים את הנוהל של פרקליט המדינה לא חייב שכל דבר יהיה בחוק, זה הכול. אתם בטח מכירים את הנוהל של פרקליט המדינה מ-2019. אתם מכירים את הנוהל?

אני אזכיר מילה וחצי ממה שהוא כתב,

זה בהמשך לדברים החשובים שאמרה העורכת הדין שמייצגת את הרשות השנייה, מיכל. לא כל דבר צריך חוק. בדיוק על זה אני מדברת, אני רוצה להקריא לפרוטוקול. זה חשוב מאוד, מתוך הנוהל וההנחיות של פרקליט המדינה. הוא הוציא הנחייה שנועדה להביא להחמרה בעונשים המוטלים בגין תקיפת עיתונאים וככה הוא כתב: "אירע לא אחת שעיתונאים הותקפו באלימות בעת מילוי תפקידם בקשר למילוי תפקידם, זאת בעיקר בעת סיקור של הפגנות וכינוסים פומביים שונים. בהתחשב בתפקידה החשוב של התקשורת והעיתונות בחברה דמוקרטית ובהתחשב בצורך לשמוע על זכותם ויכולתם של עיתונאים לדווח על כל התרחשות באורח חופשי ולהביע דעותיהם ללא כל חשש. יש מקום לבקש מבתי המשפט בנסיבות המתאימות להחמיר בעונשיהם של תוקפי עיתונאים שהותקפו בקשר למילוי תפקידם." הוא מסתכל עליהם, הוא אומר "במקרים מתאימים שבהם הותקף עיתונאי שנתן שירות לציבור מטעם גוף תקשורת שניתן לראותו כמספק שירות לציבור ניתן להעמיד לדין את התוקף בסעיף של תקיפת עובד ציבור." זה הדבר החשוב. אגב, הסעיף הזה הופעל פעם אחת עד היום. יש לשקול העמדה לדין. לא אמרתי שלא. מה שאני מנסה לומר, וזה מה שהוא אמר גם קודם, שזאת צריכה להיות ההבנה וההנחיה ובעצם ה-State Of Mind שבאים ומתייחסים לעיתונאים. אתם מבינים, ברור שבסוף זה לשקול. זה ברור, הוא כתב את זה גדול, הוא כתב את זה פתוח, אני מבינה לחלוטין. הדבר החשוב הוא שיש כן הבדל, למרות הדברים החשובים שאמרה מיכל. שכן יש הבדל, גם לאזרח צריך לשמור כמה שאפשר על זכותו להפגין ולמחות וכו', אבל במקרה הזה זה לבוא ולתת ולאפשר את חופש העיתונות וזכות הציבור לדעת כאל עובדה שגם פרקליט המדינה חשב שבמקרים מסוימים צריך להתייחס לזה אחרת. ההנחיה בעינה עומדת. אני באמת לא מבינה מה נדרש מעבר לזה. תבדקו את זה שוב פעם, ואם צריך לחזק, תחזקו. מתי הוציאו לפועל את ההנחיה הזאת בתקיפת עיתונאי לאחרונה, מתי? אני יודע על מקרה אחד שההנחיה הזאת בוצעה. אז יש נוהל והוא לא תקף. יש צורך בהחמרת ענישה, אז מה קורה? רק בתקיפה של צוות כאן 11 בשוק התקווה ב"שומר חומות" כתב האישות הוגש שם לפי הנוהל המחמיר. מה שהיה ביפו שתקפו עיתונאי? לדעתי זה היה בשוק התקווה, כשתקפו צוות. בדרום תל אביב כתב שלנו שהותקפו. נו ברור, ופה לא הגישו כתב אישום אתה רוצה להגיד?

זה המקרה היחיד שבו הגישו כתב אישום לפי הנחיית פרקליט המדינה המחמירה. אני רק רוצה לומר, אנחנו מדברים פה על סוגיה מאוד נקודתית. ובסוף אנחנו נפגשים פה חמישה חודשים אחרי, בלי תוצאות. יש פה המון דיבורים על פרוצדורה ולהיצמד לנהלים. העובדה היא, שמספר תקיפות העיתונאים בשנה האחרונה הכפיל את עצמו. ברגע שזה הנתון וברגע שיש עוד עשרות תקיפות עיתונאים מאז התכנסנו לפי פעם קודמת בפברואר זה מחייב מכולנו לרבות משרד המשפטים שאומר "אולי נצליח ואולי לא נצליח לתקף נוהל מחדש בשבוע". מדובר בסוגיה נקודתית,

אין ברירה. אין ברירה אלא לעשות את זה. אבל אני באמת מבקש, זה לא נראה טוב שוועדה מתכנת פעם שנייה בחמישה חודשים, יש המון סיבות והמון מיילים והמון דברים שלא התקבלו ולא שמעו.

כל שבוע יש עיתונאים נוספים שמותקפים וחופש העיתונות נפגע. אני מבקש, שבוע הבא, אנחנו לקראת פגרה, להגיע לכדי סיום עם הדבר הזה ובאמת לייצר מצב שעיתונאים מרגישים בטוחים. אנחנו בשנה שונה ככל הנראה ואנחנו צריכים לשנות נהלים, תודה רבה. שלום לכולם, אדוני היושב-ראש אני מתנצלת שאני הייתי בוועדת בפנים, נושא שאני יזמתי אותו על הטביעות בחוף הים, אז לכן אני מתנצלת. אני בעברי על לספטמבר הייתי עיתונאית, בתאגיד, גם באגודת העיתונאים בירושלים, מועצת העיתונות, אני מכירה את זה. לצערי הרב פגיעה בעיתונאים ממשיכה. זה לא יכול להיות, חופש עיסוק, כי זו הפחדה ואיומים, אנשים מקבלים מכות, אנחנו רואים את זה. לפי דעתי נכון, יש מתח ועבודה מתוחה, אבל מבחינת המשטרה אני חושבת, אנשים באים לעבוד. אנשים לא באים לפגוע או להפריע, מתוקף תפקידם צריכים לקבל כל חופש פעולה שיכולה להיות לשמור עליהם בכל מצב לא יכול להיות עיתונאי ייפגע, עיתונאי ייפצע ואנחנו נשב פה נדבר, זו בושה וחרפה לפי דעתי. לכן אני מברכת על הישיבה, גם כמו שאמרתם אני חברת כנסת חדשה אבל לא לחכות גם עוד חצי שנה לדיון, אנחנו צריכים לעשות את זה בהתמדה, בהמשך גם נדון על זה בהרחבה, תודה רבה. כשאתם יושבים עם מלצר תשבו גם עם משרד המשפטים, ואת יושבת בישיבה. שבו עם מלצר גם על ההנחיה של פרקליט המדינה, לא יקרה שום דבר אם הוא ישים עין על זה גם כן, בכל זאת היה שופט בית משפט העליון. אנחנו זמינים בכל שלב אם אתם רוצים בין לבין. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.